אני מתנצל מראש שגררנו את כולם לכאן והארכנו את הדיון אבל הצעת החוק הזו חשובה מדי מכדי שנוותר עליה. אני חייב לומר שהשותפות שלכם, גם בדיון ביניים הזה, כדי לגבש הצעת חוק או איזשהו נוסח שאיתו נוכל להגיע לוועדת שרים, בהחלט ראויה לציון ואני מודה לכם על כך. אנחנו עוצרים כאן עכשיו. הדיון בראשות עורכת דין מירי פרנקל שור ימשיך כאן. אנחנו יוצאים מכאן עם הצעה שמחר נצביע עליה. לכן מחר - אין הכרח שכל האנשים יגיעו לדיון בשעה 10:15 בבוקר נתכנס כדי להצביע על הצעת החוק שתוגש לקריאה ראשונה ולוועדת שרים לענייני חקיקה. אחר כך נוכל לרוץ עם שאר הדברים. אני חושב שמתגבש כאן נוסח ראוי, כזה שאפשר לחיות איתו, בוודאי כאשר המציעים חיים איתו טוב. תודה רבה גם ליוליה וגם ללימור וחבר הכנסת קרויזר על המוכנות שלהם ללכת לטובת העניין. אין לי ספק שהשותפות עם חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, שגם מארחת אותנו כאן אצלה באולם, הוסיפה לעניין הזה. בואו ניקח את האווירה הטובה הזאת של שותפות ונביא אותה מחר לידי ביטוי

אני מתנצל על זה שטרטרנו אתכם היום כל היום, אבל תודה רבה על השותפות. להתראות מחר. הישיבה ננעלה בשעה 13:26.